בוקר טוב,

היום 23 במאי 2022, כ"ב באייר התשפ"ב, הנושא היום: מניעת טביעה של ילדים ובני נוער, טביעת פעוטות בבריכות פרטיות וטביעת בני נוער במים פתוחים. אנחנו ממש לפני הקיץ ואנחנו כבר מתחילים לשמוע על מקרים ראשונים ובתקווה שהדיון הזה יאיר כמה דברים שלפחות אנחנו יכולים ושכן בשליטתנו ויכולים למזער

לקום ולעשות מעשה אמיץ, אפילו שזה עולה כסף,

לצערי הרב, אצלנו בחברה הערבית, כל הנושא של תשתיות ולא רק,

בגלל זה אין כל כך נגישות לא לבריכות ולא

ילדים שנשכחים בתוך הרכבים. אני שואלת: איפה התקציבים הולכים? מה עושים בסיפור הזה? עושים הדרכות, הסברה, בתוך בית הספר, בטיפות החלב,

צריך לקום ולעשות מעשה, אחרת, אנחנו נשאר באותו

בסוף, אם אנחנו מסתכלים על

רוב הילדים שטובעים במים, הבעיה המרכזית הראשונה היא חוסר מודעות של ההורים. אותה אמא של אותו ילד הייתה בבית הקפה, ישבה ושתתה קפה, והילד שלה טבע

אין בריכות כאלו. אין בריכות שבונים בגובה של 60 סנטימטר מים רדודים. לא קיימות. אז משרד החינוך לא יכול לדאוג לזה בגלל משרד המשפטים שמפקח עליו ולא נותן לו את האפשרות לזה. זה

אנחנו רגילים שילד בסבל צועק. ילד שנכנס למים, הפה והאף שלו מכוסים, הוא לא יכול להתריע שהוא במצוקה. לא סתם קוראים

זה מוות שמגיע במהלך של שש דקות מהרגע שילד נכנס

והוא כשיר. אני אומרת לכם, הם לא יודעים את הכול. התפקיד שלנו הוא להביא ידע מדויק, רלוונטי,

ושלא נטעה הים מסוכן גם לשחיינים מקצוענים,

ארעיות, הן בריכות שחייה לכל דבר. אסור לנו להקל ראש וחייבים, חייבים,

היום נתמקד בשני הגורמים המרכזיים. יש לנו הצגה לאורך השנים של מספרי התמותה. אנחנו רואים שהמספרים גבוהים מאוד. כמו שאורלי אמרה, תחשבו, כל ילד כזה זאת משפחה

וקבוצת סיכון נוספת זה מי שנמצא ברמה סוציו-אקונומית נמוכה, גם את זה אנחנו רואים בכל הפגיעות וגם בטביעות. חופי רחצה הם גורם מרכזי לטביעה,

וכשאנחנו מסתכלים על הטביעות בחופי רחצה, אנחנו רואים שמרביתם קרו כשלא היו שירותי הצלה

יש פה הרבה מאוד כלים ומידע לבני הנוער, אנחנו באים בגישה חיובית,

גם חברי מועצת הנוער עזרו לנו כדי להתאים את המסרים ישירות אליהם, ואנחנו מזמינים את כולם

יש לכם נתונים לגבי מה שקורה בעולם?

עוד מעט נתייחס קצת לנושא הזה.

את רוצה להתייחס למה שקורה בעולם בנושא הזה? ד"ר דניאלה אור היא ראש תחום המחקר שלנו ונמצאת איתנו,

שבעיקר במדינות בעלות הכנסה נמוכה אחריות לנטל של הטביעה בעולם כולו,

יש המון מקרי טביעה בכל שנה. גם

זה חלק שהוא בלתי נפרד גם מהאוטומט שלנו.

כשאני קונה בריכה מתנפחת לילדים, ואני יודעת שזה עלול להיות מסוכן, אני יודעת,

אנחנו רואים במקומות שמתייחסים לזה, הם מתייחסים לזה במלוא כובד האחריות, ומבינים שילדים לא יכולים לבד להציל את עצמם. תודה. אגיד משהו שאני באמת מקווה ומייחלת, ברור שזה לא יקרה בשנים הקרובות, אבל שזה כן יירשם לפרוטוקול שזאת משאלת לב בשנת 2022 ובתקווה שבשנת

המובן מאליו לא יצטרך עוד דיון ועוד דיון ועוד דיון, כי מדובר פה לא על חקיקה מסובכת מדי, לא על צעדים מכובדים

חוץ מאשר בקורונה, אנחנו מדברים על מעל 60,000 ילדים שלומדים בכיתות ה'.

ויש לנו בסיוע של הוועדה שעוסקת בבטיחות ילדים, אנחנו נותנים תגבור למגזר החרדי ולמגזר

קודם כל צריך לפנות למשרד החינוך בצורה מסודרת. הנושא הזה של כיתות ה' הוא דבר מסורתי לאורך עשרות שנים שהוא פועל. מסורתי היו הרבה דברים שהשתנו מסורתית. אז יש לך בהחלט אפשרות לתרום לשינוי ושיפור.

אלה נתונים, בלשון המעטה, לא מספקים ולא נותנים מענה לצורך שחוזר על עצמו משנה לשנה לצערנו

החוק קובע מינימום של שמונה שעות, שכל הרשויות בארץ חייבות. אבל יש רשויות שמאריכות את זה מעבר, כמו ראשון לציון. אבל אם אני גרה ברשות שלא מאריכה את זה מעבר, מה אז? יש רשויות שגם בחורף יש בהם עמדות מציל,

בסדר גמור, הגדלת ראש אנחנו אוהבים.

זה נראה לי בהסכמים של הרשויות המקומיות שמעסיקות אותם. השאלה אם זה- - - זה קשור גם להסכמים עם המצילים,

ויתייחס לזה כאן מציל מראשון לציון שנמצא כאן. זה קשור גם בעניין הזה. אבל אני יודעת שרוב הרשויות, מהבוקר

בנושא של מספר סוכות המציל, צריך להגדיל - - - מתי היה הדיון הזה?

מיכל, יש רשות שכן עשתה שינוי, כדאי לתת לנציגים שלה

את מדברת על חופים מוכרזים.

לרחצה.

בואו נעשה פה סדר. לא, של ילדים ספציפית. אנחנו מחזיקים את הנתונים.

ובסוף הקורס האחרון,

בחודש ספטמבר כותב לי וואטסאפ נער מראשון לפני גיוס שסיים את הקורס אצלי: אלי, עשית לי את החיים. משהו פה לא רגיל, הרסתי לו את החיים? הוא אומר לי: אלי, הייתי בחוף, זה חוף הגלישה שלנו בין ראשון לבת ים, הצבתי שם גלגלים בחופים אסורים, שאין אותם במקומות אחרים בחופים

רבותיי, אזרח בא ואומר לי, למנהל החופים, שגדל בהצלה, תשמור עלי. איזו תשובה אני אמור לתת

מעבר ל-20:00 בערב, הטביעות שמתרחשות ב-02:00 בלילה,

מישהו שהחליט לשתות איזה וודקה וקפץ למים, זה חריג,

רבותיי, זה לא מציאותי, בואו נתכנס כאן עוד 20 שנה, זה לא יהיה. באתי והעליתי רעיון בשולחן העגול, אמרתי: בואו ניקח את החופים האסורים,

בסדר? בואו נציב שם עמדות כל שני קילומטר שיישב שם אדם מקצוען,

נכון. גם נאמר פה שיש סטטיסטיקה באילו חופים לא מוכרזים יש את הטביעות.

להתכנס כאן ב-2023, ולראות אם זה הצליח.

משרד הפנים, יש סיכוי להעלות את זה כרעיון? שוב אני אומרת,

אתם מאמינים?

הפיקוח שנעשה על די הרשות המקומית, מי שאחראי על זה זה רישוי עסקים של העיריה. שוב, אני מדבר בשם ראשון כרגע, אני

אומר כמה דברי פתיחה וכן אכנס לפתרונות מעשיים. לפני כתשעה

בקיץ האחרון, אח שלי הלך לים במועצה האזורית חוף הכרמל, חוף מעיין צבי, עם המשפחה שלו,

עשרות אנשים בחוף, משפחות,

ואני כל כך שמחה לשמוע אותך שאת מבינה את גודל העניין,

הדבר הראשון ודיברתי עם מר זהבי בעבר, נושא החינוך. עברתי על כל מה שיש בתוכנית החינוך היום, שבוע

שזה הסברה יחד עם התקנות, יחד עם פעולות אכיפה,

אנחנו שומעים פה סביב השולחן 360, והמטרה היא שבאמת נעבוד ביחד כדי שזה יקרה. נכון מאוד. רק בבקשה, אנחנו

נבקש את תשובת משרד הפנים לנושא הזה. חוף מוכר, מוכרז? לא מוכרז וחסר סטטוס. שני דברים שונים. לא מותר ולא מוכרז וחסר סטטוס. הלא מוכרז זה - - - יש מוכרז, יש לא מוכרז ויש חסר סטטוס. היא מדברת על

הוא אמר: אני מוכן, אני מוכן לתת את זה לפיילוט כזה.

הוא ביקש מעאטף לקחת את זה וליזום. ועטאף בהחלט מתעניין.

עאטף כן מנסה

אנחנו מנסים להגיש את התוכנית למשרד החינוך.

בבקשה, הנה, יש פגישה. יופי, תודה. אז גם כן העניין של איך להביא

זה super cool, אחד מהרעיונות

שעיריית הרצליה קיבלו גם את הרעיון, יצירת תימרוץ חיובי להתנדב על ידי שילוב בני נוער במשמר ההצלה הימי כחלק מפרויקט מחויבות

בדיון ההמשך אני רוצה לראות או פתרונות או התחלה לפתרונות, בין אם זה במשרד החינוך,

רשות השלטון המקומי תהיה פה גם בדיון

זה חשוב מאוד,

זה לא רק שחייה. לשחות בבריכה זה עולם אחר מעניין של סחף בים. זה מאוד חשוב. ועוד דבר נוסף הוא שיש לנו עכשיו מצב מאוד cool. קיבלנו מאיגוד

הגדולה הזאת שאפשר פשוט - - - שנייה,

בריכה שהיא מוצר שהוא מוצר מדף, אי אפשר - - - מה תגידי?

בפרטיות אין דרך לאכוף את זה. אם זה לא נמצא בתוך רישוי עסקים, מי יאכוף את זה? יגישו היתר בנייה על בריכות? כולם מפילים את הכול על רישוי עסקים. לא, זה מורכב, זה לא קשור. באמת לא הבנתי, מישהו יגיש היתר בנייה על גדר? הוא יגיש היתר בנייה, הוא ייכנס עכשיו למסלול הארוך והמייגע של היתר בנייה בשביל הגדר? זה לא יקרה.

בריכה קנויה לא צריכה היתר. רק אם הוא חופר. התקנות חלות היום. אבל חוץ מבריכה מתנפחת, הן חלות על הכול. ובריכה חפורה? לא intex. בריכה חפורה עד, כן ,כן, זה חל.

בריכה חפורה? עד עשר מטר מרובע לא. מעשר מטר מרובע ומעלה כן. אז יש עוד מה לשפר. רגע, שימי רגע נקודה. אנחנו נלך על רישוי עסקים החלק הזה, ברגע שמדובר על בריכה חפורה, את באה ואומרת לי: אני לא יכולה לדעת אם מישהו קנה את intex ושם אותו בחצר, והחליט להפוך את זה לצימר. זה דבר אחד. את זה יש דרך לאכוף, אחרת זה לא את. אבל אם אני מסתכלת על בריכה חפורה, הנה משהו שאפשר לשנות אותו. הוא כבר חפר. אם היא בריכה חפורה אין בעיה. אבל את אומרת עשר מטר, אני אומרת לך שעשר מטר לא מספיק טוב. - - - כל בריכה, למה עשר מטר? כשיש מקרי טביעה - - - בואי, יש גבול.

אני רוצה לשבור קיר קטן ולהרחיב חלון אצלי בבית, הם מוציאים לי את הנשמה. את הנשמה מוציאים לי עם היתרים, את צוחקת עלי? פה מדובר על חיי אדם, מדובר פה על בריכה חפורה למקום שבו, אני משכירה ומבקשת כסף מאנשים שיישנו אצלי, וזה לא בסדר, זה הגזמה?

אני אומרת שאם את נמצאת בעולם של היתרי בנייה, אין שאלה בכלל. בהיתר יכולים לדרוש ממך. אבל קנית בריכת intex כמוצר מדף. לא intex. אני עכשיו רוצה לחפור בריכה של שמונה מטר אצלי בבית. אולי אהפוך את זה לצימר או לא אני צריכה או לא צריכה היתר? את צריכה היתר. בריכה חפורה ובנויה, את צריכה היתר, כמובן. אז למה אני לא גם דורשת, במסגרת ההיתר, שזה יהיה עם גדר שתוחמת את זה בצורה נורמלית? למה אין חובה שתהיה גדר? בעולם ההיתרים אין לך בעיה. יכולים לדרוש את כל הדרישות. אבל אתם לא דורשים את זה, אתם דורשים מעל עשרה מטר.

אם אני עושה משהו שהוא נגד החוק, אקבל על זה עונש. מה לעשות, ככה זה עובד במדינה מתוקנת. אני רוצה להגיד משפט אחד, אנחנו ארגון די מקצועי - - זה קצת מרגיש כאילו אני הולכת נגד הגלים. - - ואנחנו המון-המון זמן מתעסקים בנושא של התקנות, ואני רוצה להגיד לכם משהו: הם כל כך מורכבות, שבסופו של דבר, אני לא בטוחה שגם קל לאכוף אותם. ואני רוצה לבקש, אולי לשבת, לעשות קצת יותר סדר, לאחד קצת יותר את הדברים. אני רוצה לדעת שכל משפחה שהגיעה לצימר, גם אם יש לו בריכה של עשרה מטר, גם אם יש לצימר הזה בריכת intex, הצימר הזה יהיה חייב להגן על החיים של הילד, בדיוק כמו שאם אני הולכת לבית מלון, לא יהיה מצב שבית המלון לא יגן על הילד שלי ברגע שיש לו בריכה, ולא משנה איזה גודל הבריכה. הרי אתם עושים את התקנות כדי שאפשר יהיה לשמור עליהם. ברגע שאדם מן השורה רוצה להיכנס ולקרוא את התקנות, הפלפול בתוכם הוא כל כך מורכב.

לא רק שקשה לאכוף את זה, גם קשה להבין. אם אני בתור בעלת צימר רוצה לעמוד בתקנות, אני אומרת לך שזה קשה. זה קשה ויש בהחלט מקום לשינוי. כי אם אנחנו מתקינים גדר, אבל השער לא יינעל באופן אוטומטי, הגדר לא שווה כלום. ילד הוא סקרן, ילד יודע לפתוח בקבוק שבן אדם מבוגר לא יכול לפתוח. ילד נמשך למים. אנחנו חייבים להבין את המציאות. יושב פה אלי, שהוא מומחה במים. ואנחנו נסביר את זה חזור והסבר, ילדים הם סקרנים, הם ימצאו את החורים, והתפקיד שלנו כמבוגרים זה למצוא את ההגנה. זה למצוא את הדרך שבה הם לא יגיעו לשם. ולפעמים אנחנו צריכים להיות בעצמנו קצת יותר יצירתיים. לצערי הרב, אנחנו מבוגרים, אנחנו מאבדים את היצירתיות. לפעמים בא לי להיות ליד ילדים כי ילדים לא מאבדים את זה. אני לא חולקת על זה, אין ספק שצריך לשמור על הילדים. אבל ברגע שתקנה - - - היא לא מגבילה דווקא על הגדר האוטומטית, אולי זה איזשהו משטח שנסגר ומכסה את הבריכה. ושכולם רואים טלוויזיה בתוך הצימר, אין מצב שמישהו ירוץ ויקפוץ למים, כי היא תהיה סגורה. יש המון פתרונות. את יודעת להגיד מי, מי האנשים שצריכים לשבת סביב השולחן, ולא נקום עד שזה ייסגר, ותוך 24 שעות תהיה תקנה? תקן או תקנה. את יודעת להסביר? את יכולה להגיד לי מי האנשים? את יודעת להביא אותם סביב השולחן, אנחנו נגיע ביום שאתם תגידו. זה התפקיד שלנו במדינה הזאת. אני חושבת שזה צריך להיות בעולם התקנים. לא יודעת אם זה יהיה מכון התקנים או - - - תקשיבי, רק תעשי לי טובה אחת ברגע שאנחנו הולכים למכון התקנים ולתהליכים, זה ייקח עכשיו חודשים. אבל אם ישבו סביב שולחן אחד, הגורמים שזה רלוונטי אליהם, ונחשוב על פתרון שבו לא יוצאים עד שזה לא נסגר,

רישוי עסקים, משרד הכלכלה, משרד הפנים, מינהל תקינה, מינהל התכנון. בואו נשב שלושתנו סביב השולחן וכל אחד יגיד איפה הקושי שלו ומה הוא יכול לקדם ואיפה אנחנו נפגשים. מה שקורה הוא שאנחנו נזרקים ממשרד למשרד, כאשר ברור לי שכולנו רוצים את אותו הדבר. ברור לי שאת לא יושבת מולי ומנסה להגיד לי שאת לא רוצה. עצם העובדה שאת אומרת: אני החתיכה הזאת, והם החתיכה הזאת חברים, החתיכות צריכות להתחבר לשם. זה חיים של ילדים שאפשר להציל אותם בשעת ישיבה. באמת. למדתי שהרבה דברים שחיכו 20 שנה, כשאנשים התיישבו ביחד, שעה וחצי וזה נסגר. בשמחה אשב בוועדה לצורך זה ועם האנשים. לתפיסתי, זה שיהיה כתוב בתקנות שצריך שער אוטומטי, אני לא - - - כי פשוט אי אפשר לאכוף את זה.

בשמחה אשב עם כולם, עם מינהל התקינה ועם כל מי שצריך. אני לא חושבת שהפתרון הוא בעולם של תקנות התכנון והבנייה. אבל אפשר לשבת עם רישוי עסקים ועם כולם. אנחנו מבקשים פה בוועדה, שאתם תייצרו את המפגש הזה, עם הגורמים הרלוונטיים, יחד עם בטרם, ואנחנו גם נבקש על זה לעשות מעקב, שתיידעו אותנו מתי כזאת פגישה קורית. ועד 20 ביוני נבקש תשובה כתובה לשאלה האם התקיימה כזאת ישיבה, מי היו גורמים שהחלטתם שצריכים להשתתף בישיבה. אני ממליצה בחום שבטרם ייקחו חלק ויסייעו לכם לגבי השאלה מי צריך לשבת בישיבה כזאת ומהם תוצאותיה.

רק קטע פרקטי מבחינת איך אנחנו יוצרים את הקשר ביננו, אם מישהו יכול בסוף הישיבה להעביר את הפרטים. בסדר גמור. אסתי תכתבי בצ'ט את הטלפון שלך, ניקח את זה מתמי מנהלת הוועדה. אנחנו לוקחים על עצמנו לחבר את הישיבה הזאת. אם יש איזשהו משהו שנתקע, תיידעו את הוועדה ואנחנו נדאג להמשך הקישורים. אתם יודעים, בצבא יש בכל יחידה, יש מחלקת תיאום. בכל יחידה צבאית, אין דבר כזה שאין בן אדם שזאת העבודה שלו. וכל התפקיד שלו, בהתחלה חשבו שזה מיותר, אבל כל התפקיד שלו זה רק כל היום לתאם בין יחידות צה"ל השונות. בשביל מה צריך את זה? אי אפשר שירימו טלפון ממשרד מפקד בסיס אחד למשרד מפקד בסיס אחר? זה לא עובד ככה. מסתבר שבלי יחידות התיאום הצה"ליות, כנראה שגם בצבא שלנו הרבה דברים היו נתקעים בתוך הצנרת הזו. אני חושבת שבכלל, לא רק מה שקשור בילדים, שאנחנו עכשיו מקימים את יחידת התיאום והתכלול לילדים, כפי שהזכרתי קודם, זה באמת צעד היסטורי, אנחנו צריכים שתהיה יחידת תיאום בכל אחד ממשרדי הממשלה, זה היה עוזר מאוד. זה משהו צה"לי שאפשר להעתיק. זאת הייתה תגובה כל כך טהורה של איך. אבל זה לא רק במקרה הזה, ולא רק בדיון הזה, ולא רק בנושא הזה, זה קשור באופן גורף לכל משרדי הממשלה כמעט בכל נושא שאנחנו לא ניגע בו. כל הנושא של תיאומים. יש מישהו שרצה לדבר ולא דיבר? שמי זהבה רומנו, ממשרד הבריאות, מנהלת התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים. אני רוצה לספר מה התוכנית הלאומית עושה. אנחנו כבר מתכוננים לקראת הקיץ עם קמפיין למניעת טביעות בשפה העברית ובשפה הערבית. אם מגייסים את אחיות טיפות החלב שיתנו הדרכה להורים בכל מפגש של הורה עם אחות טיפת החלב. היא תיתן גם דגש לקראת הקיץ, איך להתנהג בצורה בטוחה בקיץ. כמובן, כשמדובר בסביבה של מים, גם אחיות בתי החולים ואחיות קופות החולים, יתגייסו לצורך העניין ויתנו הנחייה והדרכה. את הסרטונים שלנו למניעת טביעות נעביר לטיפות החלב, לבתי החולים, ולקופות כדי שיקרינו אותם באזורי המתנה, אנחנו יודעים שלסרטונים האלו יש השפעה חזקה. אנחנו מכנסים מחר את פורום ילדים במשרד, בפורום ילדים יש רופאים, אחיות, מקצועות הבריאות, ואנשים נוספים שמצטרפים אל הפורום הזה. נעלה את הנושא של הטביעה, ונראה איך כל אחד ואחד מהם יוכל להתגייס לקדם את הנושא מול ההורים. אנחנו חושבים שאנחנו בעצם צריכים להכניס את כל הנושא של בטיחות והתנהגות בטוחה ליד מים, לתוך הדי.

אי של ההורים, כדי שהם יראו מה יכול לקרות וימנעו את זה מראש. יש איזה משהו שיכול להתאים לבני נוער, שאפשר להעביר למשרד החינוך? הסרטון שלנו מופנה יותר לגיל הרך, פחות לבני נוער. אבל צריך לחשוב על זה. נפנה בשנית להתאחדות המלונות בישראל. לפני הקורונה, פנינו ועשינו איתם שיתוף פעולה יפה מאוד. התאחדות המלונות יצרו סרטון משלהם, את הסרטון הם הקרינו בלובי של בתי מלון, כשנכנסה משפחה לחדר, אז לאחר קבלת הפנים, הם קיבלו סרטון איך להתנהג ליד המים. זה היה מוצלח מאוד. זה היה ברוב המלונות, ראינו את הסרטונים האלה. פנינו גם לארגון הצימרים, הם פחות העלו את הקטע של הסרטון, אבל הם הניחו בחדרים של משפחות מסמך הדרכה לגבי איך להתנהג ליד מים. בסוף הכי חשוב שזה יהיה ויראלי, שזה יעוף ברשתות,

זה יהיה ויראלי. אני נמצאת במלונות לא מעט, ולא ראיתי אפילו פעם אחת כזה סרטון. ואני אימא לילדים קטנים. אז יכול להיות שזה לא כזה נפוץ, אבל זה רעיון טוב ויפה. צריך לתגבר אותו. חשוב להעיף את זה ברשתות. זה מה שתופס. לא רק פעם אחת אלא משהו שחודר לתוך התודעה. זאת טיפה חוצבת. אין ספק. גם הסרטונים שלנו רצים ברשתות החברתיות. אנחנו מריצים את הסרטונים שלנו בין משרדי הממשלה. אנחנו מעלים את הסרטון באתר המשרד בכל הזדמנות כזאת או אחרת. צריך להגביר. אין ספק שצריך להגביר את זה. אנחנו מתכוונים לפנות לגופים מסחריים, לשים מדבקות זוהרות, מדבקות ענק, על כל מוצר של בריכות ביתיות כאלה ואחרות שנרכשות לקראת הקיץ. לפנות אליהם, לשים אולי רולר: שימו לב, אתם רוכשים בריכה, שימו לב להוראות הבטיחות וכולי. זאת כבר תוכנית בהתהוות, תמחרנו את התוכנית הזאת, אני מקווה שבחודש הקרוב נוכל לצאת עם התוכנית. וכמו שציין רותם, השנה הוספנו ותגברנו את ההשתתפות שלנו בשיעורי שחייה. אפילו הכפלנו את המספר. שיעורי השחייה מיועדים לחברה החרדית ולחברה הערבית, במיוחד לחברה הבדואית. ראינו - - - זה טוב, אבל זה לא מספיק.

אין ספק שצריך להגדיל את זה. אם יהיו לנו יותר תקציבים, נוכל לתת יותר. תודה רבה.

סליחה, כל פעם שאומרים לי תקציב,

הגשתם בקשה? הגשנו בקשה, לא פעם ולא פעמיים. בינתיים, גם בדחילו ורחימו מקבלים את התקציב של 6,000,000 שקל לאוצרי ו-4,000,000 שקל מהמשרדים. אני מקווה שנצליח השנה לבקש קצת יותר. תיידעו אותנו אם אנחנו יכולים לסייע במשהו. מה שאני יכולה גם לציין שהייתה כאן היכרות עם ארגונים שעושים דברים יפים מאוד. רשמנו לפנינו, וכבר יצרנו קשר, לקחנו את הפרטים. נשמח לקבל פרטים נוספים. אלי, נשמח ליצור איתך קשר ונקדם את הדברים. בסדר גמור. תודה רבה. עוד דבר אחד לקראת הקיץ, תשומת לב לקהל, יש עניין של קמפיין קיץ. קמפיין שכבר לפני חודש היה צריך להתחיל. עניין של למצוא ידוען, מישהו שהוא מול הטלוויזיה, שאנשים יתרכזו בזה. כמו סטטיק ובן-אל, שאנשים יתנו תשומת לב לאותם אנשים, ששומעים את המילים האלה. להעלות את המודעות. בסדר גמור. קמפיין להעלאת מודעות.

תודה רבה. תודה למשתתפים. אני רוצה לסכם את הדיון ואנחנו נפגשים פה בעוד שלושה שבועות ואני מצפה ממשרדי הממשלה להיות גם מוכנים עם התשובות הרלוונטיות. הסיבה שאנחנו מייצרים את דיון המעקב בזמן כל כך צפוף, שלושה שבועות זה לא הרבה זמן, זה בגלל שהקיץ לא מחכה לנו ואין לנו ברירה אחרת. בשנה הבאה,

אנחנו נעשה את הדיון כבר במרץ או באפריל. ואז באמת יהיה זמן ולא נצטרך לדחוק תוך שלושה שבועות דיוני מעקב. הלוואי שלא נצטרך אותו.

אני רוצה לסכם את הדיון. להלן החלטת הוועדה לעניין טביעת פעוטות בבריכות פרטיות: למשרד הפנים, מינהל התכנון והבנייה ורישוי עסקים, למכון התקנים, למשרד הכלכלה, למשרד המשפטים ולארגון בטרם הוועדה קוראת להיפגש לשולחן עגול ולמצוא פתרון לעניין גידור בריכות פרטיות ובריכות ארעיות. הוועדה מבקשת תשובה בנושא עד 20 ביוני 2022. למשרד הבריאות, הוועדה קוראת לתגבר את ההסברה לצורך הגברת המודעות של ההורים. למשרד הכלכלה, הוועדה קוראת לחייב סימון שמתריע על סיכון בעת רכישת בריכה ביתית. אגב, אני יכול להגיד עוד משהו על הבריכה הביתית, אין גם ציון של גיל. אני לא יודעת אם הבריכה מתאימה לגיל שנתיים, לגיל שלוש, לגיל שש פלוס, וזה משהו שאני בהחלט חיפשתי כהורה. סימון של גיל, כמו שיש תקן של גיל, לאיזה גיל זה מתאים בכלל. להלן החלטות הוועדה לעניין טביעת ילדים ובני נוער במים פתוחים: למשרד הפנים ולמשרד המשפטים, הוועדה קוראת לתקן את תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), תשס"ד-2004, כך שתורחב חובת ההשגחה על ילדים עד גיל תשע. הוועדה מבקשת את התייחסות משרד הפנים לסוגיה עד יום רביעי הקרוב, 25 במאי 2022. למשרד הפנים ולמרכז לשלטון מקומי, הוועדה קוראת להאריך את שעות עבודת המצילים, בעיקר בתקופת החופש הגדול, ולמצוא פתרון מידי לנושא, נוכח העובדה שהקיץ התחיל. הוועדה קוראת להגדיל את מספר החופים המוכרזים. הוועדה קוראת לקיים פיילוט לחוף חכם. הוועדה קוראת לפעול לאכיפה בנושא מקצועיות המצילים המועסקים בבריכות השחייה במסגרת רישוי עסקים. הוועדה מבקשת את התייחסות המשרד לעניין החופים ללא סטטוס. למשרד החינוך, הוועדה קובעת ש-60,000 תלמידים שלומדים שחייה במסגרת בית הספר, זה פלח קטן מאוד, ומבקשת לפעול לכך שכל תלמידי כיתות ה' בכל הארץ, מכל המגזרים, ילמדו שחייה במסגרת משרד החינוך. הוועדה מבקשת להקדים את גיל לימוד השחייה מתחת לכיתה ה', לאור הקביעה שמדובר בגיל מבוגר מדי. הוועדה קוראת לפעול להעלאת מודעות ההורים והילדים לנושא הבטיחות במים. הוועדה מבקשת לבחון את התוכנית האוסטרלית למניעת טביעות, אותה הציג נציג ארגון משמר ההצלה הימי. הוועדה תקיים ישיבת מעקב בעוד שלושה שבועות. תודה רבה לכל המשתתפים. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:32.